להלן מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו- 2024) לפי סעיף 84 ב' לתקנון הכנסת, אלה הפיצולים. פרק כ"ג השכרה לטווח ארוך מי בעד הפיצול ירים את

מי נגד? אין מתנגדים, נמנעים אין. הצבעה אושר הפיצול אושר. פרק כ"ד סעיפים 62(2),

15 ו-20 שבתוך סעיף 94 להצעת חוק התוכנית הכלכלית, בעניין יועצים סביבתיים למוסדות התכנון. מי בעד ירים את ידו, מי נגד? אין. הצבעה אושר יוראי תודה רבה, אני מבקש, על הבוקר? תאמין לי גם היא יודעת וגם אני יודע, כן, כן הם מחלקים ביניהם, אני לא נכנס לאופוזיציה בקרדיטים שלהם אני לא נכנס, מה שמגיע אני אומר. אם כך ההצעה התקבלה. השלישי זה פרק כ"ד סעיף 62 פסקה 21, שמתוך סעיף 94 להצעת חוק התוכנית הכלכלית בעניין מיזם חלוץ. מי בעד ירים את ידו? מי נגד? הצבעה אושר ההצעות אושרו. ההמלצה הזאת תועבר למליאת הכנסת לאישור. בדיון משולב. אנחנו נועלים את הישיבה. הישיבה